חברי הכנסת ואזרחי ישראל, אנו פותחים ישיבה זו בזמן של מתח ודאגה לגורלם של נפתלי, גיל-עד ואיל, שנחטפו על-ידי מחבלים מתוך כוונה ברורה לאיים על חיינו כאן ולזרוע אימה וטרור. ברגעים שבהם נחטפו הנערים, אשתו של יושב-ראש הרשות הפלסטינית אושפזה בישראל לצורך ניתוח מורכב. לטעמי, זה מאוד סמלי. בעוד אנחנו מקדשים את החיים, אויבינו מעריצים את המוות. בזמן שמדינת ישראל מגלה שכנות טובה, שכנינו ממשיכים לגלות חוסר אחריות, הסתה, שנאה, שמחה לאיד וחציה מתמדת של קווים אדומים המקובלים במאבקים הלאומיים. תדע ההנהגה הפלסטינית וידעו גורמי הטרור כי אם תיפול שערה משערות ראשיהם של מי מהבנים, אף אחד מהם לא יהיה חסין מזרועה של ישראל. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה. השתא בעגלא ובזמן קריב ונאמר אמן. אמן. חברי הכנסת, במהלך סדר-היום אנחנו גם נשמע את הצהרת האמונים של חברינו החדש-ישן, חבר הכנסת כרמל שאמה-הכהן, שיתפוס את מקומו בסיעת הליכוד, ישראל ביתנו,

במהלך השעה הקרובה. מחכים למשפחה שלו, לאורחים שלו, אדוני השר, אז בהתאם לזה אנחנו ניערך. הוא יתפוס את מקומו,

של חברנו ראובן רובי ריבלין שנבחר ביום שלישי האחרון לתפקיד נשיא המדינה, ועקב כך, על-פי החוק, היה חייב לעזוב מייד את תפקידו כחבר הכנסת. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 123) (השגה על קביעת דמי ביטוח), התשע"א 2010. ימסור את ההודעה השר אורי אורבך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הנני מתכבד להודיעכם כי בהתאם לסעיף 1 לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג 1993, ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה, על דעת הממשלה, להודיע על רצונה של הממשלה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 123) (השגה על קביעת דמי ביטוח), התשע"א 2010, הצעת חוק מטעם הממשלה מס' 545, מיום 15 בנובמבר 2010. תודה. תודה לשר. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 15), התשע"ד 2014, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 76), התשע"ד 2014, הצעת חוק החברות (תיקון מס' 25) (הסדרת האחזקה והשימוש במאגר מידע על חברות), התשע"ד 2014, הצעת חוק ההוצאה לפועל (היוועדות חזותית) (הוראת שעה), התשע"ד 2014. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 4) (פיצויים בשל נזק לא ממוני והגנה על מתלונן), התשע"ד 2014, של חברי הכנסת עליזה לביא, רינה פרנקל ודוד צור וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 114) (רישום התאריך העברי ברישיון הנהיגה), התשע"ד 2014, של חברי הכנסת אלעזר שטרן, זבולון כלפה ופנינה תמנו-שטה וקבוצת חברי הכנסת. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/2532/19 וכלה בהצעת חוק פ/2556/19, הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון, החלת הוראות על בגיר שסובל מאנורקסיה נרבוזה), התשע"ד 2014, מאת חברת הכנסת עדי קול, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, חיבור חשמל מטעמים

גמליאל ואראל מרגלית בנושא: כישלון "שומרי הסף" בפרשת "איי.די.בי"; בהצעה של חברי הכנסת

דב חנין, טלב אבו

גלובלי, דיגיטלי אפילו, הייתי אומר בהקשרים האלה, על מנת שנצליח להעביר את זה גם לדורות הבאים. אחד הדברים שמאפיינים את אורח החיים היהודי הוא לוח השנה העברי. הדברים באים לידי ביטוי, על פניהם, בכל שבוע: יום המנוחה שלנו הוא שבת, להבדיל מימי מנוחה של דתות אחרות, וגם החגים שלנו הם לפי לוח השנה העברי. כשאני אומר "יום המנוחה שלנו", אנחנו מדברים על ימים שמתחילים מערב עד ערב, כמו שנאמר על יום כיפור, או כמו שאנחנו אומרים גם על השבת הראשונה, "ויהי ערב ויהי בקר". ביהדות, היום נמשך אחרי הלילה, והיום מתחיל עם שקיעת החמה ויוצא עם צאת הכוכבים קודם. אני מוכרח להודות שהדבר אולי לא היה צריך להיעשות בחוק. אני, בחוויותי, בהרבה שנים שביליתי, לשמחתי, עם חבר'ה שאולי שומרים פחות מצוות מאחרים, נוצרה זהות בין תאריך עברי לדבר דתי. אני חושב שאיפה שלא מוכרחים ליצור את העניין התרבותי, לחבר אותו לעניין דתי, טוב שלא נחבר. אני רק אתן דוגמאות: הייתי מתקשר לברך חברים ליום הולדת, אחרי שבדקתי במחשב מתי הם נולדו בדיוק, והייתי אומר: מזל טוב ליום הולדתך, שלפעמים חל ב-5 באוקטובר ולפעמים ב-29 בספטמבר,

ביום כיפור.

עכשיו אני נזכר שאימא שלי אמרה לי שכשהיא לקחה אותי לבית-חולים הרחובות היו ריקים, וככה וככה. הרחובות התרוקנו כי ידעו שאתה הולך להיוולד. לא, דיברתי על חבר, אני לא נולדתי ביום כיפור. דודו, תקשיב. אני נותן את הדוגמה הזאת בשביל להגיד כמה אנחנו מאבדים את זה. אני אומר עוד דבר: במגוון התרבותי שלנו, גם בתרבות היהודית, אנשים שומרים את פסח, או עכשיו חגגנו את חג השבועות, אני גר בגליל, ואנחנו יודעים שיש אנשים שמדגישים את חג השבועות כחג מתן תורה, ויש אנשים שמדגישים את שבועות כחג הביכורים. כל אחד נותן לעצמו את המאפיינים שמתאימים לו, אבל תמיד נותנים אותו כולם באותו יום. לכן אני חושב שהמרכיב התרבותי הוא כל כך חשוב. ככלל, אנחנו גם חיים לפי לוח השנה העברי: החופשות במדינת ישראל הן לפי לוח השנה העברי, למעט דתות אחרות שמבקשות את ימי החג שלהן באותם ימים והן זכאיות כמובן ליהנות מזה. אבל המועדים שלנו, החופשות שלנו, גם בבניין הזה, תמיד מסונכרנים, לשמחתנו, עם לוח השנה העברי. אני אומר את הדברים האלה כיוון שההצעה שאני מגיש היום לקריאה ראשונה היא לא כופה. זאת אומרת, קודם כול נאמר שהיא תחול על רישיונות הנהיגה, בשאר הדברים זה קיים, כיוון שרישיון הנהיגה הוא הדבר שאנחנו שולפים אותו היום הכי בקלות. הוא למעשה חליף תעודת זהות. אבל מי שלא ירצה, לא משנה מאיזה סיבה, שהתאריך העברי יהיה על רישיון הנהיגה שלו, התאריך העברי לא יהיה שם.

אני חושב שאולי בחוק הזה, בעיני לפחות, יש מרכיב לאומי, שלא בא על חשבון האחר, הוא בא תוך כיבוד האחר, אבל הוא מכיר, כמו שאמרתי קודם, בהיותה של מדינת ישראל, לשמחתנו, מדינה יהודית דמוקרטית. ואני אשמח שהחוק הזה יאושר ויעבור להמשך עבודה.

תודה לאחד המציעים, חבר הכנסת אלעזר שטרן, שהציג את החוק לקריאה ראשונה. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת דוד צור, ראשון הדוברים. אחריו, חברי הכנסת דוד רותם, דב ליפמן, ובהמשך לפי רשימת הדוברים. לרשות כל דובר עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ראשית, אני חושב שזה חוק מצוין,

רובנו לא ממש מודעים לתאריך העברי שבו נולדנו. שלא כמו חברו של אלעזר, חבר הכנסת רותם, הרחובות לא התרוקנו כשאני נולדתי, אבל כן היה בכי גדול מאוד גם בכותל וגם בבתי-הכנסת כי נולדתי בתשעה באב. אבל אמרו לי שזה דווקא סימן טוב. אני צודק, השר אורבך? כתוב שבתשעה באב נולד המשיח. אולי הוא עוד יתגלה, חבר הכנסת אייכלר. בחירתו לכנסת הייתה צעד ראשון. אז עיננו נתונה להר-הזיתים, ואולי נראה בתחיית המתים. אבל אני אומר, מהבחינה הזאת זה חוק טוב, אם כי אנחנו נמצאים עכשיו בימים מאוד קשים, טרופים, שבהם כולנו גם נושאים תפילה וגם מבצעים הרבה מאוד פעולות כדי שנוכל להחזיר את שלושת הנערים, שלצערי ארגון מרצחים מתועב, שבלי קשר, ושמעתי הרבה מאוד התבטאויות,

גם מכיוון שאנחנו צריכים למלא שעות שידור בתקשורת, כולם מדברים, מפרשנים, וגם אני חוטא לצערי בעניין הזה, אבל אנחנו חלק מהחבילה הזאת, אני מאוד מקווה שלפחות מעבר לדיבור, כמעט אמרתי הברברת, הקיים בתקשורת, המעשים בשטח הם מעשים פרודוקטיביים יותר, ונוכל למצות את הפעילות המבצעית באופן שיחזיר את הנערים האלה בשלום הביתה. צריך לומר שהשיח הנוהג בנושא של שחרור אסירים, מחבלים, את עמדתי אני כבר הבעתי גם פה מעל הדוכן וגם אמרתי את זה בעבר, בלי קשר להצעות החוק הנדונות, כי הניסיון הזה לא יקשור את החטיפה הזאת להצעת החוק. יש בו גם ציניות ואפילו רוע לב. אני חושב, אדוני היושב-ראש, שאנחנו צריכים לבקש מהממשלה שתביא לדיון ציבורי, אם בממשלה או בקבינט, ואחרי זה גם בכנסת, את דוח המלצות ועדת שמגר, כדי שלא נמצא את עצמנו שוב מדברים בפעם הבאה וכל פעם אומרים: עכשיו זה לא הזמן לדון בזה כי כרגע אנחנו נתונים בתוך משבר. אני מזכיר שוועדת שמגר בכלל מונתה עוד טרם שחרורו של גלעד שליט, ודובר על כך שהיא לא תוחל על עסקת גלעד שליט. אז אני מקווה מאוד שלא נגיע לסיטואציה שנצטרך בכלל לדון בנושא של שחרור מרצחים תמורת שחרורם של החטופים, אלא נוכל להביא אותם בדרך כפי שכוחות הביטחון שלנו יודעים לעשות, ונביא אותם במהרה. תודה לחבר הכנסת דוד צור. אני מזמין את חבר הכנסת דוד רותם. אני ודאי גם מזכיר לכל הדוברים שהיום כל סיעות האופוזיציה משכו את הצעות האי-אמון, הממשלה משכה את החקיקה הממשלתית, דברים שהיו שנויים במחלוקת, ואני גם מאוד אעריך אם הדוברים יזכרו שהנשיאות דחתה פה-אחד את כל ההצעות לסדר-היום שהיו קשורות לאירוע המתפתח בשעות אלה, או המתמשך בשעות אלה. אני גם מאוד אעריך אם הדוברים ידברו לגופו של החוק המוצע, רישום תאריך עברי, ולא אגב כך על דברים שנשיאות הכנסת לא אישרה, מסיבות ברורות לכולנו, לדיון היום במליאה. בבקשה, חבר הכנסת דוד רותם. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אכן, מדינת ישראל היא מדינה יהודית, והיא צריכה כלפי חוץ להראות את זה בכל דרך שהיא. יש רק בעיה אחת בחוק הזה: כאשר אנחנו רוצים להשוות את התאריך העברי לתאריך הלועזי, אנחנו יוצרים כאן מצב שמי שלא ירצה את התאריך העברי יצטרך לפנות לרשות הרישוי, ואז ייתנו לו רישיון חדש, רק עם תאריך לועזי. אני לא רוצה לגרום לכך שאנשים ייאלצו לבקש שלא לרשום להם תאריך עברי, כי בסופו של דבר התאריך העברי הוא אחד מהסמלים של המדינה היהודית. אין פה עניין של דמוקרטיה, יש פה עניין שאתה מכריח אדם לבקש שלא לרשום לו תאריך עברי, ואני מתנגד לזה. או שאתה קובע שבכל מקרה יהיו רשומים שני התאריכים, או שאתה קובע שיהיה רק תאריך אחד, אבל התאריך שיהיה רשום זה התאריך שבו אנחנו משתמשים. הרי בסופו של דבר,

מי שולף את רישיון הנהיגה כל כך הרבה? רישיון הנהיגה נמצא במקום כלשהו אצלנו בארנק, ואנחנו בקושי מוציאים אותו כשעוצר אותנו שוטר ומבקש רישיון נהיגה. יהיו לך שתי אופציות להסביר לו שיש לך יום הולדת, אז אולי הוא יסלח לך. אתה דמות מוכרת, כולם מכירים אותך. מה זה? אתה דמות מוכרת, אז אתה אף פעם לא צריך לשלוף תעודה. אני תמיד צריך לשלוף תעודה, ואני שולף אותה הרבה מאוד, כי אני הרבה פעמים נעצר על-ידי שוטרי תנועה. בתנאי שמצליחים לעצור אותך. מודה ועוזב ירוחם.

אבל אני חושב שכאשר אני מעמיד אדם במצב שבו הוא צריך לבקש שלא לרשום תאריך עברי, אני מעמיד אותו מול בעיה. לכן אני חושב שצריך לתקן את החוק הזה, ושהתאריך העברי והלועזי יופיעו בכל מקרה בכל אחד מהרישיונות.

תודה לחבר הכנסת דוד רותם. אני מזמין את חבר הכנסת דב ליפמן,

ואחריו, חבר הכנסת מרדכי מוטי יוגב. כבוד היושב-ראש, אדוני השר, כשעליתי ארצה, אחד מהדברים הבולטים שאני ראיתי וחוויתי מייד היה עצם זה שכל השבוע וכל חודש וכל שנה,

במדינת ישראל, אנחנו מדברים כל הזמן על החגים היהודיים והתאריכים היהודיים, דבר שלא זכיתי לחוות בארצות-הברית, ואני חושב שכשאנחנו מדברים על מדינה יהודית זה דבר חשוב מאוד. כאשר אני מגיע לפה ואני רואה על המחשב, התאריך: י"ח סיוון, זה מקור לגאווה, וזה מזכיר לנו שאנחנו במדינה ובפרלמנט יהודיים. חשוב מאוד שכל ילד וילדה ידעו את תאריך הלידה שלהם, התאריכים העבריים. אני חושב, למשל,

היא נולדה בכ"ח אייר, ולכן היא נקראת זהבה, ואנחנו לא רק חוגגים את יום ירושלים או את הלידה שלה, אלא את שניהם יחד, ואני חושב שכמעט בכל תאריך בשנה יש משהו מיוחד. יכול להיות שזה לא משהו שאנחנו חוגגים, אבל זה גם חשוב. אנחנו אומרים בתפילות בחגים "מקדש ישראל והזמנים". בשבת אנחנו אומרים "מקדש השבת", על אלוקים, אבל בחגים אנחנו אומרים "מקדש ישראל והזמנים", כי לגבי החגים, אנחנו קובעים את זה, לפי העדוּת, ואני חושב שזה מראה את שיתוף הפעולה בינינו לאלוקים, זה לא עולם רק של אלוקים, זה לא רק של בני-אדם, אלא יש לנו שיתוף פעולה, בעולם שלנו. אני חושב שחבר הכנסת שטרן כתב את החוק בחוכמה: אין כפייה, כל אחד יכול להחליט שהוא לא רוצה את זה, אבל יש אמירה חשובה שאוטומטית יש לנו תאריך עברי, ולכן אני מצדיע וקורא לכולנו להצביע בעד.

תודה לחבר הכנסת דב ליפמן. חבר הכנסת מרדכי יוגב. אחריו, חבר הכנסת ישראל אייכלר. כבוד היושב-ראש, השר לאזרחים ותיקים, כנסת נכבדה, אורחים, העולים במספרם עלינו, חברי הכנסת, אני באמת מבקש לקצר וגם לקיים את דבריך, אבל בכל זאת, במשפט: שכולנו באמת, וכך היה גם בתפילה, שהקיפה את כולנו, עם משפחות החטופים, בתפילה לשובם לשלום לחיק משפחותיהם ולהצלחת כוחות הביטחון. לעניינו של החוק, בקצרה, באמת צביונה של מדינת ישראל הוא היותה מדינה יהודית ודמוקרטית, ועל כן ראוי שבכל מסמך רשמי, אם רישיון נהיגה, אם מסמכים אחרים, והלוואי שבכל מקום שמוזכר, בעסקים או במכתב או בנאום, התאריך הכללי יירשם, לא גם, אלא יירשם גם התאריך הכללי, ובראש ובראשונה התאריך העברי. לתאריך העברי יש משמעות, הוא לא רק מספר. ולרישום הזה, כפי שהוצע, הדבר הזה בהחלט, ונאמר גם לפני,

ומחזק את שורשינו התרבותיים, הלאומיים, מזכיר לנו מאיפה באנו, מזמן בריאת העולם ועד עכשיו. אנקדוטה אחת שהראתה לי, בזמן היותי סגן מפקד גדוד 890, עם כניסתנו לקו בגבול הצפון, גבול הלבנון ואני מוצא שהתאריך של הירידה וההחלפה הוא יום הזיכרון במדינת ישראל, ואני בא למפקד האוגדה, תת-אלוף נחמיה תמרי,

ואני אומר לו: זה לא יהיה, ביום הזיכרון נמצאים הכוחות במקום אחר, בקו בקושי. לקח שבוע ימים, ירדנו שבוע קודם, ביום השואה והגבורה. ולכן אני משבח את חבר הכנסת אלעזר שטרן ואת חברי הכנסת זבולון כלפה ופנינה תמנו-שטה על יוזמתם לרישום התאריך העברי ברישיון הנהיגה, וכך נכון שיהיה בכל מסמכינו במדינת ישראל היהודית והדמוקרטית.

תודה לחבר הכנסת מרדכי יוגב. אני מזמין את חבר הכנסת ישראל אייכלר. אחריו, חבר הכנסת יעקב אשר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, רק עכשיו, לפני שתי דקות, לקחתי את רישיון הנהיגה שלי, שיש לי אותו בכיס מאז 1977, ושמתי לב שאין תאריך עברי. אני חשבתי שבמדינת ישראל החוק אומר שבכל מסמך רשמי יש תאריך עברי ותאריך לועזי. אז, לא, עדיין בתוקף. אבל גם התוקף הוא לפי התאריך הלועזי.

ברכות לחבר הכנסת אלעזר שטרן, שהבין את העניין הזה, שמסמך רשמי של המדינה צריך להיות על-פי התאריך העברי. מי ייתן ותזכה גם להבין שכל החוקים שבמדינת היהודים אתה ואחרים מחוקקים יהיו על-פי התורה העברית, ההלכה העברית והמסורת העברית. אבל אנחנו היום ביום מיוחד מאוד, ואי-אפשר להתעלם מהרגעים הקשים ביותר שבהם נמצאת עכשיו משפחת עם ישראל. אפשר לומר ששלושת הנערים שנמצאים עכשיו בצרה ובשביה מאחדים את כל בית ישראל, על כל אזרחי ישראל. ואני רוצה להודות ליושב-ראש הכנסת על התפילה שערכת פה, בתוך בניין הכנסת. ואתמול אחר-הצהריים ראינו בכותל המערבי עשרות-אלפי יהודים שבאו מכל העולם, ואין מקום בארץ ובעולם שיהודים לא מתאחדים בתפילה. היום הצטמררתי לקבל סרטון וידיאו של הרצאה שנתתי בישיבת "מקור חיים" בכפר-עציון לפני שנתיים, ואחד הדברים המרכזיים שאמרתי שם: למה עם ישראל מתאחד רק כשיש פיגוע או כשנמצאים בבית-חולים?

בבית-חולים אתם תראו אנשים דתיים, חילונים,

כולם עוזרים אחד לשני. וכאשר האנשים לא בצרה, מייד כאילו האחד לא מכיר את השני. ואמרתי את זה אפילו בהומור,

שכששומעים שלמישהו יש לוויה, כולם רצים.

אני רץ ללוויה. מה, הוא אח שלך? לא, זה איזה מכר רחוק שלי, אח שלו נפטר. אז מה אתה רץ?

אבל כשבאים להגיד לו: אתה יודע, ההוא מחתן ילד, ההוא עושה איזה שמחה, מה יש לי אתו? מה, אני צריך להביא את המעטפה? אתם יודעים, לשמוח עם מישהו אחר זה הרבה יותר קשה מאשר להתעצב עם מישהו אחר. לבכות עם מישהו אחר זה הרבה יותר טוב מאשר לצחוק עם מישהו אחר. אנחנו צריכים לראות את מבחן האחדות לא כשנמצאים שלושה נערים וכל אחד חושב מחשבות זוועה מה קורה אתם כרגע. צריך לחשוב על הזולת גם כשהוא יושב ואוכל, וגם כשהוא חי, וגם כשאנחנו מדברים בדברים אחרים, צריך לחשוב, אולי כואב לו משהו, אולי אני יכול לעזור לו במשהו, אולי אני יכול לשמח אותו, אולי אני יכול להשתתף בשמחתו? אני רוצה לסיים, אדוני היושב-ראש, בתפילה: אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מאפלה לאורה ומצרה לרווחה, ובפרט הנערים יעקב נפתלי בן רחל, איל בן איריס תשורה וגיל-עד מיכאל בן בת-גלים, שיתקיים בהם "ופדויי ה' ישובון ובאו לציון ברנה ושמחת עולם על ראשם", ולמשפחות שלהם ולכל עם ישראל אני רוצה להמשיך את הפסוק שכתוב שם, בנביא: "ששון ושמחה ישיגו ונס יגון ואנחה", ושיחזרו בריאים ושלמים, ונוכל לשמוח אתם יחד עם המשפחות, כל בית ישראל.

תודה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת באסל גטאס, שאני לא רואה אותו כאן.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, יש דבר אחד, אני רוצה באמת לשבח את הצעת החוק של חבר הכנסת שטרן, ולא יוצא לי הרבה פעמים לעשות את זה, אבל אני חושב שבאמת אחד הדברים שמאחדים את כל עם ישראל, זה הדברים המיוחדים שיש לנו כעם, דברים שנצרבו בעבר שלנו, דברים שנצרבו במסורת שלנו, והתאריך העברי הוא אחד מהדברים האלה. ואני מצטרף באמת לדעתם של אחרים, שהיה צריך להחיל את זה בהרבה מקומות ובהרבה מסמכים רשמיים, כאלה ואחרים, כדי שכל ילד וילדה במדינת ישראל ידעו שיש גם תאריך עברי. אני רוצה לומר לכם, חברי חברי הכנסת, יש מקומות בעולם כולו, יש מקומות באירופה, שכשאתה רוצה להיכנס לאיזשהו אתר רשמי יהודי, אם זה קבר מסוים, או בית-קברות יהודי, שיש שם גדרות, והאפשרות היא להיכנס דרך קוד, גם בבתי-כנסת באירופה, והקוד שיש, שלא יהיה אפשר להחליף כל יום את המספר, הקוד הוא התאריך העברי, שרק היהודים יודעים. הקוד הוא התאריך העברי. זאת אומרת, יכול להיות מצב שליהודי מרוסיה, יהודי מאסיה, מאירופה, מאתיופיה, מכל מקום שהוא, יש להם קוד אחד. אלה הקודים שלנו, ואנחנו צריכים לשמר את הדברים האלה. מאז שנהיינו לעם יש לנו קודים שלנו, ולכן אני רוצה לומר, בהמשך למה שנאמר כאן על הימים שאנחנו עוברים עכשיו, הנערים האלה נחטפו רק כי הם חלק מהעם הזה, שאלה הקודים שלו, זאת הסיבה שהם נמצאים היום במקום שהם נמצאים. ולכן אנחנו צריכים כולנו להתאחד תחת קוד אחד גם בתפילה שלנו, וראינו את זה בכל רחבי הארץ, דתיים וחילונים, מסורתיים וחרדים, כולם בתפילה אחת, בתפילה שלא משתנה זה דורות. כולנו מתפללים לחזרתם בשלום, וכולנו בשפה אחת, בשפה שהיא חלק מהקוד שלנו, משתמשים באותו ספר תהילים, שבו אנחנו יחד זועקים: "ויזעקו אל ה' בצר להם ממצֻקותיהם יצילם". אמן, כן יהי רצון. תודה לחבר הכנסת יעקב אשר. חבר הכנסת באסל גטאס, איננו. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת נסים זאב. לרשות אדוני עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש,

מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, אני באמת אשתדל, כפי בקשתך, להיצמד לנושא ולא לדבר על דברים אחרים. אנחנו ביום הזה הסרנו את כל הדברים של מחלוקת, וגם לא רצינו להתייחס לעובדות המצערות כשלעצמן, חוץ מתפילה של כולנו, שאנחנו באמת מאחלים שיחזרו בשלום לבתיהם, שיבואו פדויים לציון ובמהרה ייגאלו. אנחנו, באמת חוק חשוב מאוד, אני השתתפתי גם בדיון בוועדה בהצעת החוק הזאת, לקראת קריאה שנייה ושלישית. אני חושב שמה שאמר מציע החוק, חבר הכנסת אלעזר שטרן, עם עוד כמה חברי כנסת, דברים נכונים, ודברים מאוד חשובים. ממה שאני התרשמתי, בעיקר מכל הדברים האלה, זה לא רק שבמסמך רשמי יופיע או לא יופיע, וחסר ברישיון הנהיגה התאריך היהודי, אלא צריך שאנשים יזכרו את התאריך העברי של יום ההולדת שלהם. לצערנו,

אלא גם אנשים מבוגרים, גם הורים לילדים, יותר ויותר אנשים לא יודעים בכלל את תאריך הלידה העברי שלהם, לא יודעים את התאריך העברי של אותו יום. אבל זה דבר שמשתנה, כפי שאמר חבר הכנסת אשר, שלא כולם יודעים, אבל אלה שבאים לבית-הכנסת יודעים, כל יום הם צריכים לדעת, וממילא גם יודעים, אבל אנשים שהם כבר בני 40, וכבר עברו כמה ימי הולדת, לא יודעים את התאריך העברי, וזה דבר שהוא באמת כואב ומכאיב. אנחנו צריכים לדעת שהתאריך העברי נובע מהלוח העברי, הלוח העברי הוא לוח מאוד מאוד ייחודי לעם היהודי, אין עוד עם שיש לו לוח כזה, רק ליהודים יש הלוח העברי, שמבוסס על חודשי השנה, שנקבעים לפי הירח, ולא לפי השמש. כפי שאנחנו יודעים, להבדיל, הרמדאן יכול לצאת פעם בינואר ופעם בחודש כזה ופעם בחודש כזה, זה מסתובב סביב כל השנה, פעם בקיץ ופעם בחורף.

כיהודים, תמיד פסח יצא באביב, ולכן אנחנו גם מקדשים את החודש, כי ככה אנחנו מצווים, לעשות את הפסח באביב. ממילא, אם אנחנו מצווים לעשות את הפסח באביב, תמיד התאריך יצא, וכל חגי השנה יצאו, באותה סביבה, מה שבתקופת החגים בתקופת החגים ומה שבפסח בתקופת האביב. אבל זו אף זו,

המצווה הראשונה שניתנה ליהודים זו מצוות קידוש החודש, שבאה לקבוע את התאריך העברי, ולכן חשוב מאוד לדעת אותו. חבל שזה נעשה רק ברישיון הנהיגה, זה לשים כיפה קטנה,

על דברים אחרים, לחיזוק היהדות, על הציונות של המדינה. וצר לי מאוד שלפני כמה חודשים אנחנו השלנו מעצמנו תאריך עברי שהיה מאוד מאוד חשוב,

בכנסת הזאת, לפני כמה חודשים, תאריך הרישום לגני-הילדים, וממילא גם לבתי-הספר, היה נקבע לפי התאריך העברי, י"א בטבת או כ"ט בטבת, זה היום הקובע מי בשנה הקודמת ומי בשנה אחר כך. וכאן, בכנסת הזאת, מהסיבה האחת והיחידה, כדי שההורים ידעו מה התאריך, באיזה שנתון הם נמצאים, העבירו הכול ל-1 בינואר באותה שנה, שזה דבר, אם כבר היה משהו שנתן בירור ואיזה ידע על התאריך העברי,

התאריך העברי של לידת הילד, וממילא את המושג ואת החשיפה לעניין הזה, את זה השלנו מעצמנו וקבענו,

ואין יותר תאריך עברי ברישום, יש רק תאריך לועזי. אז טוב שיש גם ברישיון נהיגה, אני מניח ומקווה שיוציאו את רישיון הנהיגה לא בגלל שוטר תנועה, ושאנשים יסתכלו, אחרים, אבל אנחנו גם יודעים לדעת על משהו, במיוחד שאנחנו רוצים, מעלים את הנושא הזה, שיהיו עוד הצעות חוק, כפי שהציע חבר הכנסת פרוש לפני שבועיים לכתוב תאריך עברי גם על תאריך הייצור ותאריך התפוגה של מוצרים, וגם את זה לא אישרו, שאנחנו נאשר יותר ויותר חוקים כאלה. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת מקלב. חבר הכנסת נסים זאב,

ואחריו, אחרון הדוברים יהיה חבר הכנסת מאיר שטרית. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הסמנטיקה הזאת היא חשובה, להזכיר לנו שאנחנו העם היהודי. אז מזכירים לנו שיש תאריך עברי, שאנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית. אבל אם מישהו חושב להשלות את עצמו שהנושא הזה הוא צעד נוסף בחיזוק צביונה היהודי הדמוקרטי של מדינת ישראל, הוא חי באשליה פשוט. הרישיון הזה, לא יוסיף שום דבר אם הוא בתאריך עברי או בתאריך לועזי, או ייכתב בערבית או לא משנה באיזו שפה שהיא. כאשר הבוסית שלך הולכת לערוך נישואים חד-מיניים, אין לי בוסית.

אני אומר לך, היא הבוסית שלך, בתנועה שלך. היא לא מוסיפה כבוד לעם היהודי. היא שרת המשפטים. היא שרת המשפטים. היא לא מוסיפה שום דבר לצביונה היהודי של מדינת ישראל. אז זה בלוף אחד גדול אם אנחנו חושבים שברישיון יהיה תאריך עברי, ואנחנו נשים את כל הערכים היהודיים שלנו בצד ונישאר רק עם הדגל היהודי, עם דגל מדינת ישראל, ואת כל הערכים היהודיים אנחנו נקבור מתחת לשטיח. אז אני אומר לך, אנחנו נישאר רק עם ססמאות של מדינה יהודית דמוקרטית. אם אנחנו לא נתבל אותם בתכנים יהודיים, בערכים אמיתיים, אז אנחנו נישאר רק עם סמלים. אבל אני מעריך גם סמל, מה לעשות. אני מעריך אותך גם כן כסמל התנועה, כאיש דתי בתוך תנועה שקוראים לה "תנועה". ואתה באמת מכבד את התנועה, מה לעשות. אתה לא אשם שאתה במפלגה הזאת. לכן אני מברך אותך על כך שלפחות, איך אומרים, אתה קצת נותן לנו נחת רוח ומזכיר לנו בכל זאת שהתנועה שלנו, יש לה ערכים,

יש לה דגלים של הצביון היהודי, ואני מודה לך על כך. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. שים לב שברוח האחדות השוררת במשכן היום הוא לא אמר "משמש עלה תאנה",

משמש, טוב. חבר הכנסת מאיר שטרית, כאמור, יהיה אחרון הדוברים בהצעת החוק הזאת. לאחר מכן נעבור להצבעה.

רבותי חברי הכנסת, ראשית אני מברך את חבר הכנסת אלעזר שטרן על החוק. אני חושב שזה נכון להכניס את הנושא של התאריך העברי למסמכים השונים.

אני מוכרח לומר שבעיקר בחינוך הרגיל,

מעט מאוד ילדים באמת עוקבים אחרי התאריך העברי.

אני זוכר שכל מורה הייתה מתחילה את השיעור, כותבת את היום, למשל: היום יום שני, י"ח בסיוון התשע"ד. יש מעט מאוד ילדים,

יש היום צעירים שבקושי מכירים את שמות החודשים העבריים. זה עניין שצריך לשלב אותו בחינוך, לא רק ברישיון. צריך לחזור ולשלב מחדש בבתי-הספר את התאריכים העבריים, כי יש להם משמעות, זה לוח עברי, לוח שקיים מקדמת דנא ויש לו חשיבות מבחינת המסורת הישראלית והדת הישראלית.

אדוני היושב-ראש, לא רק כדי לברך את אלעזר אלא גם כדי להתייחס לסוגיה שעומדת בפנינו,

ביקשתי להמעיט בדברים האלה. אם זה באופן כללי אז, בקצרה מאוד,

אני מביע את אהדתי ואת תמיכתי במשפחות, אני יודע שהן עוברות תקופה נוראית. אין משהו יותר קשה שיכול לקרות להורים מאשר דבר כזה. אני מתפלל שהם בסופו של דבר יתגלו וישובו הביתה. הערכתי, אדוני היושב-ראש, שבמצב הנוכחי, אני מעריך שהם בחיים והם מוחבאים, ואני מעריך שהם לא יגלו אותם ולא יגידו איפה הם, ואף ארגון לא יזדהה כמחזיק אותם, עד שיצליחו להעביר אותם מעבר לגדר, למקום ששם לא תהיה לנו שליטה ממשית.

כי אני מניח שהם רוצים להשתמש בהם כקלף מיקוח. זו ההערכה שלי. אני, על כל פנים, מתפלל יחד עם כולנו, אני חושב שעם כל עם ישראל, לשמירתם, לשמירה על חייהם ולשובם בשלום הביתה, ונקווה שההורים אכן יראו את בניהם שבים הביתה.

תודה לחבר הכנסת מאיר שטרית. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה, נא לשבת. אנחנו מצביעים על הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 114) (רישום התאריך העברי ברישיון נהיגה), התשע"ד 2014, בקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 114) (רישום התאריך העברי ברישיון נהיגה), התשע"ד 2014, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.

כן, אדוני. זה צריך לעבור לוועדת הכלכלה. זה התחיל כחוק תאריך עברי על הרבה נושאים, ולכן זה היה בוועדת הפנים. עכשיו זה נשאר רק על רישיון.

קודם, כפי שאתם רואים גם, החוק עבר. בעד הצביעו 18, היה מתנגד אחד, לא היו נמנעים. הצבעתי בטעות. אני מציין לפרוטוקול כי גם חבר הכנסת נחמן שי תמך בהצעת החוק. זה לא משנה את תוצאות ההצבעה, זה גם לא

אם כן,

ראשונה בוועדת הפנים והגנת הסביבה, ולשם זה צריך לחזור. אני אבדוק את הסוגיה שאתה מדבר עליה, ואם יש צורך בשינוי,

באמצעות הודעת מזכירת הכנסת, נודיע למליאה על שינוי. אם יהיה צורך בו. חברי הכנסת, לפני שאנחנו נעבור לסעיף הבא, ברצוני לברך קבוצה גדולה של אורחים מהודו, ביניהם גם קולגות שלנו, חברי הפרלמנט, שהגיעו לכנסת בניצוחו, בהזמנתו ובארגונו של ידידנו חבר הכנסת יחיאל בר, ואנחנו מברכים אותם בברכת ברוכים הבאים, Welcome. אנחנו שמחים מאוד לראות את הקבוצה הזאת כאן אתנו בכנסת ישראל. ברוכים הבאים. Welcome to the Knesset. חברי הכנסת, אנחנו נעבור לסעיף הבא. אני אבקש מן החברים לשבת, בבקשה. אני מתכבד להודיע לכנסת, שעל-פי סעיף 42 לחוק-יסוד: הכנסת, עם היבחרו של חבר הכנסת ראובן רובי ריבלין לנשיא המדינה ביום י"ב בסיוון התשע"ד, 10 ביוני 2014, נפסקה כהונתו כחבר הכנסת, ובמקומו בא חבר הכנסת כרמל שאמה-הכהן. בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת וסעיף 2 לחוק הכנסת, אני מזמין את כרמל שאמה-הכהן לעלות לדוכן. בבקשה, אדוני. חבר הכנסת כרמל שאמה-הכהן, אקרא בפניך את הצהרת האמונים של חבר הכנסת, ואתה תשיב "מתחייב אני", אם אתה רוצה להישבע, ודאי. וזה נוסח ההצהרה: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. אני מתחייב.

מתחייב אני.

תחזור, לפרוטוקול, מתחייב אני. בצורה המקובלת. תודה לחברת הכנסת יחימוביץ, וודאי שכמקובל, חבר כנסת שמצהיר אמונים במהלך הקדנציה, אנחנו נאפשר לחבר הכנסת שאמה-הכהן לנאום במליאה. אדבר ממש בקצרה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה על הרשות. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, אני רואה ששום דבר לא השתנה כאן, למעט המיקרופונים. גם האיכות של האנשים.

אני כמובן מברך את משפחתי, שמלווה אותי בחזרה לכנסת, ואת חברי שמלווים אותי. אני תכננתי לשאת נאום על הדברים שאני מתכוון להילחם עליהם, אבל ברוח הימים, אדוני היושב-ראש, כולנו צריכים להתמקד ולהילחם, ולהיאבק להחזיר את שלושת הבנים למשפחותיהם: פרנקל, שער ויפרח. לכן דברי מחלוקת או אידיאולוגיה אינם מתאימים לימים האלה. בכל זאת, אעשה כמיטב יכולתי לפעול למען הדברים שאני מאמין בהם, על-פי חוקי הכנסת ותקנון הכנסת.

תודה לחברנו החדש-ישן, חבר הכנסת כרמל שאמה-הכהן.

חברי הכנסת, כפי שהודעתי, היום הוסרו הצעות האי-אמון, הוסרו גם חוקים ממשלתיים שלא הייתה סביבם הסכמה, כמו שאר החוקים של הוועדות. אנחנו מסיימים, כפי שפתחנו, בתקווה ובתפילה לשלום החטופים ולחזרתם המהירה הביתה. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, י"ט בסיוון תשע"ד, 17 ביוני 2014, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.